סליחה על העיכוב, הוועדה הקודמת התעכבה קצת, ואנחנו ממשיכים את הדיונים בוועדת הכלכלה. הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות). הנושא הזה נידון בוועדה, עבר עדכונים. אנחנו מבינים שהווריאנטים והשינויים משפיעים גם על עמדת הממשלה בנושא הקורונה. אנא הציגו את מהות התקנות והתיקונים ביחס לעבר. התקנות שלפניכם מכילות שני תיקונים עיקריים. התיקון הראשון מדבר על חלופה של אנטיגן 24 שעות לפני טיסה במקום PCR 72 שעות לפני הטיסה. הוא לא משנה את השאלה אם אתה חייב או לא חייב בבדיקה לפני הטיסה. זה סוג של הקלה. זה סוג של הקלה. מי שהיה חייב לפני הטיסה בבדיקת PCR עכשיו יכול לעשות גם אנטיגן לפני הטיסה. זה תיקון אחד. התיקון השני מבטל את החובה לפתוח דלפקים של חברות התעופה למשך ארבע שעות לפני טיסה בין-לאומית. זה התיקון השני. למה? לגבי ההסבר יתייחסו רשות שדות התעופה. הם אלה שביקשו. אני אגיד את ההיסטוריה. הייתה חובה כזאת כדי למנוע התקהלויות כבר הרבה מאוד זמן. לפרוס את ההגעה לשדה. נכון. עם הביטול של החובה לשמור בטרמינל מרחק של שני מטר אחד מהשני, שקלנו האם לבטל את זה או לא. בהתחלה הייתה שם חובה לא רק לפתוח ארבע שעות לפני, אלא גם מספר מסוים של דלפקים, את זה כבר ביטלנו ביחד עם הביטול של החובה לשמור שני מטר, את החובה לפתוח מספר מסוים של דלפקים. לגבי החובה של ארבע שעות - - - אלה תיקונים, אבל חידוש

סליחה, אין הארכה הפעם. הפעם זה רק השינוי. השינויים הללו.

ההארכה תגיע בהמשך. כרגע התקנות בתוקף - - - רק שני השינויים. שמואל אמסלם, רשות שדות התעופה. לא חייבים לדבר. אם הכול מובן ומוסכם, אפשר ללכת ישר להקראה. זו בקשה שלנו. זה יכול להקל. כמו שדיברנו זו הקלה גם על הנוסעים, זו הקלה גם על חברות התעופה, וכך גם נוכל להוסיף יותר טיסות, כי אם אנחנו - - - דלפקי צ'ק אין לשלוש שעות ולא לארבע שעות - - - להכניס את השדה לפעילות. להגדיל את הפעילות. להחזיר אותו לשגרה. גם לציבור הנוסעים, כמובן שהם הנהנים המרכזיים מהשינוי הזה. תודה. שי גל, יש משהו דחוף להגיד? אני אחכה להמשך. אין המשך. עושים הקראה וזהו. זה דיון טכני ממוקד. אני אוותר. בבקשה, בואו נעבור להקראת התיקונים. טיוטת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון מס' 4), התשפ"ב 2021 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 12 ו-23 עד 25 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף 2020 (להלן,

ולאחר שהתקיים האמור בסעיף 4(ד)(2)(א) לחוק, מתקינה הממשלה תקנות אלה: תיקון תקנה 1 בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) התש"ף 2020 (להלן, התקנות העיקריות), אחרי ההגדרה ""איש צוות אוויר",

"טיסה מסחרית", "ספר עזר למבצעים"" יבוא: ""בדיקת אנטיגן" בדיקת קורונה שבוצעה בשיטת Rapid Antigen Test במקום המיועד לביצוע בדיקות כאמור, על ידי גוף המנפיק לנבדקים אישור בכתב על הממצא, ולמעט בדיקה שהנבדק מבצע באופן עצמאי." כאן הכנסנו את ההגדרה לבדיקת אנטיגן. זה המקום לציין, וחשוב לציין שהכוונה לא לבדיקה ביתית שאתה קונה בסופר, אלא בדיקה במקום מסודר, שמנפיק לנבדקים אישור בכתב, זה יכול להיות גם אישור בכתב וגם מקוון על הממצא השלילי. זו ההגדרה שלנו לבדיקת אנטיגן. תיקון תקנה 17 בתקנה 17(א) לתקנות העיקריות, בפסקה (2א)

אחרי "הוא קיבל" יבוא "אישור על"; בפסקת משנה (א), בסופה יבוא "לעניין זה ניתן יהיה לקבל במקום אישור כאמור ברישה אישור על תוצאה שלילית בבדיקת אנטיגן שבוצעה במהלך 24 השעות שקדמו למועד ההמראה המתוכנן של כלי הטיס." תיקון תקנה 18 בתקנה 18 לתקנות העיקריות, תקנות משנה (א) ו-(א2) יימחקו. זאת המחיקה של הדלפקים, של החובה לפתוח ארבע שעות לפני. תקנה 17 שקראתי קודם קשורה לצוות אוויר.

חל עליו בדיוק אותו הסדר שהחלנו על נוסעים. גם הוא יוכל לבצע במקום בדיקת PCR לפני הטיסה בדיקת אנטיגן. מדובר רק על טיסה נכנסת, לא על טיסה יוצאת. תיקון תקנה 30 היא התקנה שעוסקת בנוסעים. תיקון תקנה 30 בתקנה 30 לתקנות העיקריות בתקנת משנה (א)(3) בפסקת משנה (א)(1), בסופה יבוא "על אף האמור, נוסע נכנס יוכל לקבל ממצא שלילי בבדיקת אנטיגן שבוצעה במהלך 24 השעות שקדמו למועד ההמראה המתוכנן של כלי הטיס, או בטיסה הכוללת מעבר, 24 השעות שקדמו למועד ההמראה המתוכנן של הטיסה הראשונה." בפסקת משנה (ב) המילה PCR תימחק. זה התאמות - - - הכוונה

לומר שאותם כללים שחלים על בדיקת PCR יחולו על בדיקת האנטיגן ויש פה השמטה, שהיא השמטה לא מכוונת, שבטיסה שכוללת מעבר, זמן ההמתנה בין הטיסות לא יעלה על 24 שעות. הערנו למשרדים, ובעזרת השם כשיגיעו התקנות לחידוש - - - זה בתקנות. אבל זה רלוונטי לתיקון פה עכשיו?

זה איזה השמטה בתיקון שאנחנו נתקן בתיקון הקרוב בעוד כמה ימים. בנוסח הסופי תופיע ההערה הזאת? לא בנוסח הסופי. בחידוש התקנות ההערה תיכנס? אנחנו נכניס את התיקון שכבר הסכמנו עליו, כי זו הערה נכונה של הייעוץ המשפטי. מתי מגיע לפה חידוש התקנות? זה אמור להגיע כנראה ביום ראשון. תוודאו שיש לכם ועדת כלכלה. זה לא חייב להיות אישור מראש. אתם קודם נותנים תוקף, ויש לכם שבועיים שלושה. כרגע התוקף של התקנות הוא עד יום יום שני בחצות, הוועדה יכולה לדון מראש ביום שני בבוקר, והיא יכולה לדון אחרי שהן נכנסות לתוקף בהמשך. נמשיך את ההקראה. בתקנת משנה (ב1), בפסקה (2), במקום "לnCov- בבדיקת PCR" יבוא "בבדיקה". תיקון תקנה 35 בתקנה 35 לתקנות העיקריות בפסקה (6), במקום "17(א)(3)" יבוא "17(א)"; זה איזה תיקון ששמנו לב אליו קודם לכן. איזה התאמה בנוסח. פסקה (6א) תימחק, בפסקה (13א), אחרי "בלא שיש לו" יבוא "אישור על". זאת התקנה שמשנה את הנוסח של העבירות הפליליות. מתאימה אותו לחובות העדכניות, כפי שקבענו בתיקון הזה. תיקון תקנה 36 זאת התקנה שעוסקת בעבירות מינהליות. תיקון תקנה 36 בתקנה 36(א) לתקנות העיקריות,

השורה מול סודר (5א) תימחק. זה הביטול של העבירה המינהלית של הדלפקים. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ב בכסלו התשפ"ב (26 בנובמבר 2021). כלומר, התקנות כבר נכנסו לתוקף, ואנחנו מאשרים אותן כאן בדיעבד,

בדיעבד. סיימנו את ההקראה. יש הערות לח"כים לפני הצבעה? מי בעד? פה אחד.

התיקונים בתוקף. אני נועל את הישיבה. תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 12:51.